בוקר טוב לכולם, ה- 9 במאי 2022 למניינם,

באייר תשפ"ב, ואנחנו פותחים את הבוקר בדיון שהוא דיון חשוב, על התפרצות חיידק הסלמונלה במוצרי שטראוס עלית. אומנם זה קרה ככה במהלך לפני החג, תוך כדי